אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום אישור השינויים בהסכמי הקרנות ישראל-ארה"ב בהתאם לסעיף 5 לחוק קרן המדע הדו-לאומית, התשל"ז-1977, אישור השינויים בהסכמי הקרנות ישראל-ארה"ב בהתאם לסעיף 5 חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, התשל"ח-1978,

חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות-הברית וישראל, התש"ם-1979. מי מסביר את השינויים בהסכמי הקרנות? אני יכולה להסביר. משרד ראש הממשלה. בשנות ה-70 חתמו ממשלות ישראל וארצות הברית על שלושה הסכמים להקמת קרנות מחקר ופיתוח משותפות. ההסכמים אושרו, אושררו ועוגנו בחוק הישראלי בשלושת החוקים שהזכרת. מה יש בהסכמים האלה? הסכם אחד הוא הסכם עם קרן המדע הדו לאומית בשנת 1972, הסכם שמדבר על שיתוף פעולה מדעי. הסכם נוסף מדבר על שיתוף פעולה של מחקר ופיתוח תעשייתי. ההסכם השלישי הוא הסכם לגבי קרן ומחקר ופיתוח חקלאי. אלה הכול הסכמים עם ארצות הברית. כן. למה צריך להביא את זה? כל כמה זמן צריך להביא את זה? כאשר הממשלה רוצה להציע שינויים להסכמים, ההסכמים האלה עוגנו בשלושה חוקים, ובכל אחד משלושת החוקים האלה, בסעיף 5, נקבע שהממשלה רשאית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להציע שינויים בהסכם הקרן ולהתקין שינויים כאמור. מה השינויים שאתם מבקשים? השינויים שהממשלה מבקש הם מחיקה של סעיפים שמגבילים את התחולה הטריטוריאלית של הקרנות לגבולות 1967 בלבד כך הסעיפים האלה יבוטלו. אני אומר בדיוק מה הם הסעיפים. בהסכם של הקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח תעשייתיים, הממשלה מבקשת למחוק את סעיף 8D, בהסכם של הקרן למחקר ופיתוח חקלאי - - - בואי נקצר. לפי ההסכם הקיים, ההסכמים הללו והמחקרים עליהם מדברים, מדברים רק במסגרת הגבולות של 1967. נכון. מה שהממשלה מבקשת עכשיו זה לשנות את זה וזה בהסכמה עם ארצות הברית?

שזה יחול גם ביהודה ושומרון. נכון. ורמת הגולן. כן. המחלקה המשפטית במשרד החוץ. את הנהנת כן. נכון. אתם מבקשים את זה כך שזה לא יחול רק בתחומי הקו הירוק. הגענו להסכמה עם האמריקאים שהתחולה הטריטוריאלית לא תוגבל. אם היא הייתה מוגבלת לגבולות 1967, ההגבלה הזאת מוסרת על ידי התיקונים שאנחנו מבקשים את אישור הוועדה. תמשיכי בבקשה. בכל אחד מההסכמים נקבע סעיף שמגביל את תחולת פעולת הקרנות לגבולות 1967. הממשלה מבקשת לבטל את הסעיפים האלה כך שהפעולה של הקרנות - - - זה הכול בהסכמה עם ארצות הברית. כן. האמריקאים הציעו את השינוי הזה. זה גם ממשל ביידן?

זה מתקופת ממשל טראמפ. מי הדובר? צבי אבינר ופני, משרד החוץ. יש בעיות עם זה? לא.

צריכים להצביע על ההחלטה הזאת.

יש עוד עניין אחד שמאריכים את הסכם שיתוף הפעולה החקלאי. זאת לא בדיוק הארכה. מדובר בעניין של פרשנות. אנחנו פירשנו את הסכם הקרן הדו-לאומית בנושא החקלאות כחל, האמריקאים היו קצת יותר ספקנים נוכח לשון הסעיף בהסכם המקורי, אבל הגענו להסכמה שלמען הסר כל ספק כי ההסכם הזה היה פעיל כל השנים ולא הייתה שום בעיה אתו נציין בפרוטוקול הזה של התיקונים שההסכם היה תקף ויוכל להיות מבוטל רק בטכניקה של הביטול שמנויה. זאת אומרת, אתם מבקשים עוד דבר. אתם מבקשים שכאשר מאריכים את התוקף של ההסכם על הקרן בנושאים החקלאיים, אף על פי שלפי טענתכם זה ממילא מוארך אבל אתם רוצים למען הסר ספק להאריך את המועד וכדי לשנות את זה יצטרכו לעשות בהתאם לתנאים שהיו קיימים או שקיימים גם היום בקרנות האחרות. למעשה לא מדובר בתיקון. מדובר בהצהרה בין הצדדים.

עוד דברים?

משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה. אני אוסיף שמבחינת האמריקאים ברגע שאנחנו נאשרר את ההסכם,

לא יצטרך לעבור את הסנט או משהו כזה. זה הסכם שאצלם ייכנס לתוקף אוטומטית. למה לא יצטרך לעבור את הסנט? כי בארצות הברית יש סוגים של הסכמים שעוברים אגרימנט, הסכמים שנכנסים לתוקף מיד עם כניסתם לתוקף עבור המדינה השנייה. מי המוסמך בארצות הברית לקבל החלטה כזאת אם זה לא הסנט?

הרשות המבצעת. ולא צריך את האישור של הסנט. בהסכם הזה לא. למה? מה הסיבה? זה הסכם עם מדינה אחרת. זה המשפט האמריקאי. ברגע שאנחנו נאשר את זה, זה ייכנס לתוקף.

חברי הכנסת, שאלות?

בסך הכול נראה מבורך. אני וחברי בצלאל סמוטריץ' ביקרנו בשבוע שעבר באוניברסיטת אריאל, נראה לי שעל פי הדברים כאן היא המרוויחה העיקרית מהאירוע הזה ואנחנו שמחים.

ארץ ישראל. לכן האירוע הוא חשוב ומשמעותי. מיקי? אני אלך נגד אוניברסיטת אריאל?

הצבעה אחת? כן. מי בעד אישור השינויים כפי שהוצגו כאן בהסכמי הקרנות ישראל-ארצות הברית, בהתאם לסעיפים שהקראנו?

מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד אושר השינויים אושרו. אנחנו מודים לכם ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:15.